לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס׳ 64, הוראת שעה, חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד 2023, שהחזירה הוועדה לביטחון לאומי. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (הוראת שעה, חרבות ברזל) (קיום דיון תחילת המשפט בהיוועדות חזותית), התשפ"ד 2023, הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות),

תודה למזכיר הכנסת.

הנושא הראשון על סדר-היום, הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד 2023, לקריאה הראשונה. אני מזמין את השר מיכאל מלכיאלי, בשם שר המשפטים, להציג את הצעת החוק, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, לפני שנפתח, אז באמת עם ישראל כולו מאוחד בתפילה לפני בורא עולם, שיחזרו קודם כול החטופים מעזה בריאים ושלמים במהרה הביתה.

והקדוש ברוך הוא ישלח הצלחה לחיילי צבא ההגנה לישראל, לכל מערכות הביטחון, שנמצאים בכל מקום.

והקדוש ברוך הוא ייתן את העצה הטובה למקבלי ההחלטות, שנוכל לסיים את הסבב הזה בבחינת "והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל",

לסיים את המלחמה הזאת, זה לא סבב. את המלחמה הזאת, בצורה מהירה ובניצחון גדול. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק דחיית מועדים,

מבקשת לקבוע כי לאור המצב הביטחוני שבו מדינת ישראל מצויה, ומכיוון שניהול המערכה משפיע משמעותית על כמה קבוצות אוכלוסייה ומביא לכך שהם אינם מנהלים שגרת חיים רגילה ואינם יכולים לקיים את התחייבויותיהם המשפטיות במועד, מועדים מסוימים יידחו אם הם חלו בתקופה שהחל מפרוץ מתקפת הטרור, 7 באוקטובר, ועד 7 בנובמבר 2023, כאשר בחוק נקבעה אפשרות להארכת תקופה זו. תיקון החקיקה יקודם כהוראת שעה, ולפיו מועדים שנקבעו בחוזה או בהחלטות שיפוטיות וכן מועדים שנקבעו לתשלום לרשות ציבורית יידחו, וזאת ביחס לקבוצות הבאות: חיילים בשירות סדיר וחיילי מילואים,

סוהרים מיחידות מסוימות,

חטופים או נעדרים, אנשים שהתגוררו ביישובים שהתפנו לאור המצב הביטחוני במדינה, ושר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, יהיה רשאי לעדכן את היישובים בהתאם למצב הביטחוני, בני זוג של הגורמים, אם החיוב שלהם היה יחדיו, עיזבון של אדם שנפטר ושהיה חייל בשירות סדיר או בשירות במילואים,

סוהר או כבאי,

חטוף או נעדר. בכל הנוגע לחוזים, בהצעת החוק מוצע לקבוע כי אם נקבע בחוזה מועד לביצוע פעולה החל מהתקופה שעליה חל תיקון החוק, והאדם שעליו לבצע את הפעולה נמנה עם אחת מהקבוצות לעיל, המועד לביצוע הפעולה יידחה ב-30 יום ממועד החיוב המקורי בחוזה.

אם נקבעה תקופה לעשיית פעולה שהיא נמשכת

טיבה שאליה התחייב אותו אדם, יוארך המועד לסיומה של אותה תקופה ב-30 יום. ההסדר האמור יחול גם על מועד שנקבע בפסק דין חלוט של בית משפט או בית דין או בהחלטה סופית של גוף או אדם אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין, וכן על מועד לתשלום לרשות ציבורית שחב בו האדם הזכאי לדחיית מועד. תיקון החוק לא יחול על תשלומי מזונות וכן על חוזה עבודה. עוד מוצע כי שר הביטחון יוכל, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם שר הפנים, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להאריך את התקופה שביחס אליה יחול התיקון, ובלבד שתום התקופה לא יהיה מאוחר מסוף שנת 2023, וכן להאריך את התקופה שבה המועדים הקבועים בתיקון יידחו. שר הביטחון יהיה רשאי לעשות שימוש באפשרות להארכת מועדים ביחס לכלל הגורמים הזכאים לדחיית מועד או רק ביחס לחלק מהזכאים.

אפשר יהיה להאריך רק חלק מהמועדים המנויים בחוק, למשל המועדים הנוגעים לגופים ציבוריים ולא הוראות הנוגעות לפסק דין. תיקון החוק יביא לכך שלחיילים ולגורמים אחרים המשרתים המדינה,

תהיה אפשרות להתרכז בפעילות המבצעית מבלי שהם יצטרכו להידרש לענייניהם האישיים באופן אשר עלול לפגוע במאמץ המלחמתי, תוך שהם יודעים כי ענייניהם האישיים יידחו ולא יחייבו מענה מיידי בעת הזו.

הצעת החוק תביא לוודאות גם לתושבים שפונו מבתיהם, וגם לבני משפחות הנעדרים, שמצויים בימים אלו באי-ודאות משמעותית לנוכח המצב הקשה שאליו נקלעו. לאור האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק. אני מודה מאוד לשר מלכיאלי, ומזמין את חבר הכנסת דן אילוז לשאת את דבריו, מוותר, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חבר הכנסת משה טור פז,

רשימת הדוברים נעולה. מזכיר הכנסת, רשימת דוברים נעולה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהביא לכם קול היישר מהחזית, היישר מאוגדת עזה, המקום שבו מתרחשים הדברים, המקום שאליו עינינו כולם נשואות. הזדמנה לידי הזכות לשרת בימים אלה באג"ם של אוגדת עזה ולהיות חלק ישיר מהמאמץ, חברי הכנסת,

להיות חלק ישיר מהמאמץ המלחמתי, כמו מאות אלפי חיילים במילואים, כמו כמה מחבריי חברי הכנסת שמשרתים גם הם. קודם כול אני אומר שהתמונות מהחזית קשות, קשות גם ממה שפורסם. חטפנו מכה קשה מאוד, אבל בניגוד למה שאנשים אומרים, האוגדה וצה"ל כולו התאוששו מהר מאוד. כבר במוצאי שבת חזרו לתפקוד מבצעי, וגם ברגעים אלה ממש מנהלים לחימה מול המחבלים האכזריים. גם אתמול בערב הייתי, בשעות שבהן פורסם לכאורה על הפגיעה בבית החולים בעזה, ואני מעיד ממקור ראשון, כמי שהיה שם, שצה"ל לא פגע בבית החולים בעזה. זו אכן הייתה פגיעה של אחד מהכוחות הפלסטיניים, שירו ופגעו בעצמם. אני יכול להעיד ממקור ראשון, גם כתבתי על כך עכשיו, שצה"ל עושה מאמץ אדיר, לצד הפגיעה במרצחים ושולחיהם ובכל מי שאוחז בנשק או מסכן אותנו הוא עושה מאמץ אדיר לא לפגוע בחפים מפשע. מסומנים אצלנו גם בתי חולים וגם אתרים שבהם נמצאים פליטים, ואנחנו לא יורים לשם. אנחנו נזהרים מאוד מפגיעה באזרחים שלא שייכים למלחמה הזו. לצד זה, אנחנו רודפים ונפגע בכל מחבל, בכל שולח, בכל מי שקשור לחמאס או לג'יהאד האסלמי. אנחנו עושים את זה בשם מדינת ישראל כולה. אני נמצא עכשיו בהפוגה בין שתי משמרות באוגדת עזה, ויש לי את הזכות, כאמור, להיות חבר כנסת בחזית. בשם כולנו אני רוצה לומר: הדבר שהכי מחזק את החיילים שם, הכי נותן לנו כוח, זו ההתאחדות של העם, זה הכוח האזרחי. אתמול בערב באוגדת עזה מגיעים שלושה גופים שונים אזרחיים, ועושים מנגל לחיילים. ואז החייל בשטח, במקום לאכול מנת קרב, אוכל אוכל טוב. הוא חוזר לעבודה הקשה, הסיזיפית והמסוכנת שלו, אבל הוא אכל ארוחת ערב טובה, והוא ישן בשק שינה קצת יותר טוב. הכוח האזרחי הזה נותן לנו עוצמה אדירה. החיילים רוצים מאיתנו שנהיה מאוחדים מאחוריהם בזמן הקשה הזה. זו התחושה בחזית. כך אנחנו פועלים. אני קורא לכולנו, קואליציה ואופוזיציה כאחד: בזמן הזה כולנו מאוחדים מאחורי המאמץ המלחמתי, מאחורי חיילי צה"ל. זו זכות גדולה להביא את הקול הזה, ואנחנו ביחד ננצח. תודה רבה לכם. יישר כוח לחבר הכנסת טור פז. היות שאין דוברים נוספים, הממשלה רוצה לסכם או שנעבור להצבעה? אפשר לעבור להצבעה. נעבור להצבעה. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות),

2023, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. אני קובע שהצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות),

עברה בקריאה הראשונה, 14 בעד,

ותועבר לוועדת החוץ והביטחון להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

סדר-היום, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (הוראת שעה, חרבות ברזל) (קיום דיון תחילת המשפט בהיוועדות חזותית), התשפ"ד 2023, לקריאה הראשונה. אני מזמין את השר מיכאל מלכיאלי, בשם שר המשפטים, להציג את הצעת החוק,

אני מבקש להתייחס להצעת חוק סדר הדין הפלילי (הוראת שעה,

מצוקת כוח אדם בחלק מתחנות המשטרה, במיוחד בדרום הארץ. יצוין כי הלחימה נמשכת גם בשעות אלו. לנוכח הסיכון הכרוך בהוצאת אסירים, עצירים ומלווים לבתי המשפט לשם קיום דיונים בבתי המשפט, כמו גם סגל הסוהרים, הותקנו ביום 8 באוקטובר 2023 תקנות שעת חירום, ובהן נקבע כי הדיונים בעניינם של אסירים ועצירים יתקיימו בדרך של היוועדות חזותית,

לנוכח הצורך לצמצם נסיעות של אסירים, עצירים ומלווים באופן המסכן את חייהם וכן לנוכח מצוקת כוח האדם שנגרמה בשל הלחימה. עתה מבוקש לתקן את התקנות באופן שיחולו גם על מי שנעצר מכוח חוק סמכויות שעת חירום

החוק קובע מי רשאי להוציא צווי מעצר וכיצד יבוצע הצו וקובע מנגנון לביקורת שיפוטית על צו המעצר. עוד קובע סעיף 8(א) לחוק כי עציר רשאי להיות נוכח בדיונים הבאים: ביקורת שיפוטית על מעצרו שמתקיימת תוך 48 שעות ממעצרו על פי צו של שר הביטחון, עיון מחדש בצו המעצר לא יאוחר משלושה חודשים אחרי אישור המעצר או תקופה קצרה יותר שנקבעה,

לפי מידע שהתקבל מגורמי הביטחון, ישנם כמה עצירים מינהליים שבעניינם נדרש לקיים דיונים כבר בימים הקרובים,

עצירים אלה עלולים להשתחרר למרות שיש הצדקה להחזקתם במעצר. בין השאר צוין כי בשלב זה ישנם 30 עצירים מכוח החוק, ובעניינם של חלקם צפויים להתקיים בימים אלו הליכי ביקורת שיפוטית. עוד נמסר כי קיימת אפשרות לא מבוטלת כי בקרוב ייחתמו צווי מעצר, ובמקרה זה תידרש בעניינם ביקורת שיפוטית בתוך 48 שעות ממעצרם.

בשל המצב החריג מאוד הקיים במדינה והסכנה כאמור, ובשל הצורך לשמור על ביטחון האסירים,

מסיעיהם וצוות השב"ס, כמו גם ריבוי המשימות, קיים קושי ממשי בשינוע העצירים והאסירים אל בתי המשפט, ונדרשת הסדרה של קיום הדיונים בדרך של היוועדות חזותית. על כן הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק. על כן הממשלה מבקשת לתמוך. אדוני היושב-ראש,

מכנסת ישראל, יישר כוח גדול לכל מאות ואלפי המתנדבים, שעושים עבודת קודש במקומות שלא היינו רוצים שיהיו שם מתנדבים, אם זה במחנה שורה, אם זה בשטח ואם זה בכל גופי הקבורה בארץ, שעובדים 24 שעות ביממה, כל גופי הקבורה בארץ, במסירות נפש גדולה, עם רגישות גדולה. באמת, להגיד להם יישר כוח גדול. אנחנו ערוכים לקבורה כל השנה, אבל כזאת קבורה,

כל כך הרבה נפטרים, כל כך הרבה רגישות, שינוע של חללים אחרי הזיהוי ובזמן הזיהוי, בהולכה לכיוון הזיהוי, יש כאן מסירות נפש, ואנחנו רוצים להגיד לכל האנשים האלה תודה רבה. אמת, השר מלכיאלי. וכעת נעבור לדיון האישי.

חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חברת הכנסת דבי ביטון. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, ימים לא פשוטים עוברים על מדינתנו, על החברה שלנו, על הילדים. עברנו טבח נוראי שלא יסולח, וכנראה שנצטרך לדורי-דורות להתמודד עם מה שקרה. כמפונה משדרות וכאימא לילדה שהייתה עדה לכל הטבח בקיבוץ כפר עזה וניצלה בנס, אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולבקש להמשיך ולחזק את כל אנשי וילדי עוטף ישראל, וכמובן שדרות. וליבי כרגע עם הצפון. חברים, אני רוצה להזכיר שאולי זו הטראומה הכי קשה, אבל האזור הזה סופג טראומות לאורך שנים. אני מבקשת לגייס ברוחב לב ובתקציבים צריך פסיכולוגים,

אם אנחנו לא נטפל היום בילדים שלנו ובנו, אנחנו, לדאבוני, נקרוס. אנחנו לא ניתן את המתנה הזאת לחלאות, אי-אפשר לקרוא להם אדם, אפילו לא חיות, כי חיות הן נאמנות, עוד אפשר ללטף. את הגועל נפש הזה, את השטן שיצא לנו, שאין לי מילים אחרות לתאר את זה, אנחנו צריכים לחסל ולמוטט. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת להודות לכולם, לכל תושבי ואזרחי מדינת ישראל, על העבודה המדהימה, על הלב הפתוח, לחמ"ל בכנסת, שעובד ובאמת נמצא שם, בשיתוף פעולה מצוין, ומי ייתן ונישאר באחדות הזאת לעולמי-עולמים. כמו כן, לחזק את גורמי הביטחון, את צה"ל. אנחנו סומכים עליכם, אנחנו יודעים שאתם תנצחו כי תמיד עם ישראל מנצח, מדינת ישראל. אני אסיים רק במשהו קטן. מי שמכיר אותי יודע שמהרגע שהגעתי לכנסת ישראל, הילדים המיוחדים, הילדים עם צרכים מיוחדים, הם בליבי. לדאבוני יש לנו גם ילדים שבויים עם צרכים מיוחדים. אבל אני בקשר טלפוני עם משפחות, ואתמול התרגשתי במיוחד משיחה עם אימא לילד עם צרכים מיוחדים, ילד שלא מדבר, הוא רק כותב. שאלתי אותה: מה נשמע, איך את מתמודדת? היא אמרה, תראי, הוא מתנהג למופת, הוא אומנם לא מדבר, הוא כותב באייפד, ואז הוא כתב לה: אימא, זה זמן לחיבוק. חברים, זה זמן לחיבוק, שאלוהים ישמור אותנו, יברך ויחזיר לנו את החטופים, את האזרחים וכמובן את כל גורמי הביטחון לשלום, ונחזור לחיות בשלום. תודה רבה. אמן ואמן. השר מלכיאלי, מעוניין לסכם או שנעבור להצבעה? אם כן, אנו עוברים, רבותיי,

הצבעה על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (הוראת שעה, חרבות ברזל) (קיום דיון תחילת המשפט בהיוועדות חזותית), התשפ"ד 2023. הצבעה.

בהיוועדות חזותית),

אחד נגד, אין נמנעים ואין אחרים. אני קובע כי הצעת חוק סדר הדין הפלילי, (הוראת שעה, חרבות ברזל) (קיום דיון תחילת המשפט בהיוועדות חזותית), התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה הראשונה, ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. הנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64, הוראת שעה, חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד 2023, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל להציג את הצעת החוק.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני מבקש לנצל את ההזדמנות, הייתי אתמול בסיור, ביקור, בשדרות ובאשקלון. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולנסות להשתתף בצערן ובכאבן של המשפחות השכולות, לאחל החלמה מהירה לפצועים, ולקוות יחד שהשבויים, הנעדרים והגופות שיש לנו שם יחזרו הביתה. אבל יותר מכול, אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, אני רוצה להגיד תודה לאותם אזרחים נושאי נשק, לאותם חברים בכיתות הכוננות ורכזי הביטחון השוטף, לאותם שוטרים ושוטרות שמעולם לא התמודדו עם אירוע מהסוג הזה, ולאותם חיילים שיצאו מההלם ובעצם מנעו מהטבח הזה להיות הרבה יותר גרוע. אני הצדעתי להם אתמול. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק תיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64, הוראת שעה, חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד 2023, שיזמה הממשלה. ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, בשעה 06:30 החלה מתקפת טרור רצחנית ברצועת עזה, שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ. במתקפת טרור זו נרצחו למעלה מ-1,300 אזרחים ואנשי כוחות הביטחון, ונפצעו אלפים. נוסף על כך, דווח עד אתמול על 199 אזרחים וחיילים שנשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה. נוכח אירועים אלו הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף בשטח המדינה כולה, וזה אושר על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כמו כן הכריז צה"ל על מבצע חרבות ברזל, וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעילות צבאית משמעותית בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה. אדוני היושב-ראש, בימים אלו כוחות הביטחון פועלים בעצימות גבוהה מאוד לשמירה על שלום הציבור וביטחונו. במסגרת פעילותם בוצעו מעצרים רבים, מצבת הכלואים של שירות בתי הסוהר עלתה באופן משמעותי בימים האחרונים, ועם המשך הלחימה הערכת גורמי הביטחון היא כי קיים צפי לקליטת עצורים נוספים רבים בתקופה הקרובה. הצעת החוק שלנו נועדה לאפשר לשירות בתי הסוהר להתמודד עם העלייה החדה במצבת הכלואים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפי ההצעה השר לביטחון לאומי, בהמלצת נציבת בתי הסוהר ובהסכמת ראש הממשלה ושר הביטחון, יהיו רשאים להכריז על מצב חירום כליאתי אם נוכחו כי לנוכח המצב הביטחוני השורר במדינה יהיה צורך במקומות כליאה נוספים באופן מיידי או שעל בסיס חוות הדעת של גורמי ביטחון נוכחו כי קיימת סבירות גבוהה לכך. הכרזה על מצב חירום כליאתי תאפשר למנהל בית הסוהר להלין אסיר תוך חריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה מינימלי, וככל הנדרש, גם להלינו שלא על מיטה בחריגה מהוראות לעניין הזכאות למיטה.

הלנת אסיר שלא על מיטה תיעשה רק בנסיבות שבהן אין אפשרות לספק לו מיטה, ויש להגביל זאת לתקופה קצרה ככל האפשר.

לאסיר שלא תסופק לו מיטה יסופק מזרן כפול, והדבר ייעשה תוך התחשבות בגודל התא ומאפייניו. עוד מוצע, אדוני היושב-ראש, כי חריגה זו מהוראות הדין תיעשה לגבי אסירים ואסירים ביטחוניים.

מוצע לאפשר למנהל בית הסוהר להפעיל את סמכותו זו גם לעניין תאים שמוחזקים בהם אסירים אחרים, אם שוכנע שהחריגה מההוראות לעניין שטח מחיה או לעניין הזכאות למיטה נדרשת נוכח המצב הביטחוני השורר במדינה, ולאחר שלא נמצאו חלופות אחרות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הכרזת השר תעמוד בתוקף למשך חמישה ימים, והממשלה תהיה רשאית להאריך את ההכרזה לתקופה אחת נוספת בת חמישה ימים.

לאפשר לממשלה, באישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, להאריך את תוקף ההכרזה לתקופות נוספות. כך מובטח כי ניתן יהיה לתת מענה למצב החירום הכליאתי הנמשך, ובו בעת לפקח על החריגה הנעשית מהוראות הדין בעניין תנאי מחיה של אסירים ועצורים. אציין בהקשר הזה כי הצעת החוק כפי שאושרה בקריאה הראשונה כללה מנגנון של כמה אישורים מהממשלה, ורק לאחר 35 ימים אישור הוועדה. אנחנו סברנו כי נכון להתחיל את הפיקוח הפרלמנטרי בשלב מוקדם יותר, ולכן שינינו את ההסדר, כפי שציינתי.

פניית הממשלה לוועדה תלווה בדיווח של השר לביטחון לאומי בדבר צעדים נוספים להתמודדות עם מצב החירום הכליאתי וכן דיווח של נציבת בתי הסוהר על נתונים הנוגעים ליישום סמכויותיה, לפי ההסדר במתקני הכליאה. דיווחי השר והנציבה יועברו לוועדה אחת לשבועיים וכל עוד ההכרזה עומדת בתוקפה, וזאת כדי לוודא פיקוח רציף ועקבי אחר החריגה מהוראות הדין ובחינת חלופות לכך.

מוצע להסמיך את השר לביטחון לאומי ואת הממשלה לבטל את ההכרזה כאשר הנסיבות המצדיקות אותה יחדלו להתקיים. אדוני היושב-ראש,

אך הוגשו בקשות רשות דיבור. אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

אני מודה ליושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי. כאמור, התבקשה רשות דיבור מטעם סיעת חד"ש-תע"ל. חברי הכנסת איימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן ועופר כסיף, אינם נוכחים, חבר הכנסת עטאונה, אינו מעוניין. לכן נעבור להצבעה.

הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. אני אודיע על מה אנחנו מצביעים: הצבעה בקריאה השנייה והשלישית על הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64, הוראת שעה, חרבות ברזל) זה בנפרד. אנחנו נקיים שתי הצבעות, הצבעה ראשונה היא על הקריאה השנייה על הצעת חוק תיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64,

חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. ההצבעה תתקיים כעת.

14 בעד, מתנגד אחד. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה.

נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק תיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64, הוראת שעה, חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. גם הצבעה זו אלקטרונית. הצבעה כעת. חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64, הוראת שעה, חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד 2023,

16 בעד, מתנגד אחד. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64, הוראת

חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד 2023,

ותיכנס לספר החוקים. חברי הכנסת, אנחנו יוצאים כעת להפסקה. הדיונים בוועדות יימשכו, ואנחנו נודיע בהתראה של 15 דקות

חברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה.

הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד 2023, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 93, הוראת שעה, חרבות ברזל) (היוועדות חזותית), התשפ"ד 2023, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. עוד הונחו על שולחן הכנסת החלטות ועדת האתיקה בעניין התבטאויות חברי כנסת בעת מלחמה ובקובלנות נגד חבר הכנסת עופר כסיף.

תודה למזכיר הכנסת. הסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרָבוֹת ברזל) תיקנו אותי: חַרְבוֹת ברזל, כך צריך לומר, (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד 2023, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין להציג את הצעת החוק.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, רבותיי, פחות רעש בפינה, בבקשה.

אני מתכבד להציג בפני הכנסת את הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד 2023. ביום שבת כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, נפתחה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל בידי ארגון הטרור חמאס. במתקפת הטרור נרצחו מאות רבות של אזרחים, נפצעו אלפים ובנוסף דווח כי נעדרים רבים נחטפו לרצועת עזה. כתוצאה מאירועים קשים אלה הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף, הכרזה שהורחבה לכל שטחי המדינה ונלוו לה על צעדים נוספים, כדוגמת גיוס מילואים בהיקף נרחב, גיוס ציוד, פינוי תושבים מבתים ועוד. הצעת החוק שבפניכם היא תולדה הן של מצב חריג זה והן של בקשת ועדת החוץ והביטחון בעת אישור צווי גיוס המילואים לאפשר לחיילי המילואים שגויסו להתרכז במשימותיהם מבלי לחשוש מהפרת חובות וחיובים שאין באפשרותם לקיים בנסיבות אלה. מטבע הדברים המצב החריג והקיצוני שבו מדינת ישראל מצויה כיום משפיע על קבוצות אוכלוסייה רבות שאינן יכולות עוד לנהל את שגרת חייהן הרגילה, ובתוך כך גם אינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועדן. הרעיון המנחה של הוועדה בקידום הצעת החוק היה סיוע למי שמצויים בחזית של הלחימה, בין אם הם אזרחים ובין אם הם אנשי כוחות הביטחון אשר נושאים בעיקר נטל הלחימה. הצעת החוק קובעת תיקון זמני בהוראת שעה של דחיית מועדים בחיובים מסוגים שונים שאירעו במהלך התקופה הקובעת, שהיא התקופה שבין יום תחילת מתקפת הטרור, 7 באוקטובר 2023, ועד למועד תום תקופת התיקון הזמני, 7 בנובמבר 2023. דחיית המועדים והחיובים מתייחסת לאוכלוסיית זכאים. הוועדה דנה רבות בסוגיה הזו ולבסוף החליטה להתייחס לקבוצות הזכאים: חיילים ומי שמשרתים בגופי ביטחון הפנים,

סוהרים וכבאים, אוכלוסייה אזרחית שנפגעה מן האירועים, ובכלל זה נעדרים, חטופים, שבויים ותושבי יישובים שהתפנו, המפורטים בתוספת להצעת החוק, קבוצות אוכלוסייה נוספות של זכאים כוללות את בני זוגם של הזכאים שפורטו לעיל כל עוד הם אחראים לחיוב יחד עימם, עיזבונותיהם של הזכאים האמורים ולבסוף

חברות מטעמם ושותפויות שהשליטה בהן מצויה בידי מי מן הזכאים. על קבוצות אלה ביקשה הוועדה להוסיף גם קבוצות חדשות של זכאים,

מי שאושפזו למשך שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם בשל האירועים במהלך התקופה הקובעת, וכן עובדים בארגוני ההצלה מד"א, זק"א ואיחוד הצלה ומתנדבים בארגונים אלה בהיקף המקביל למשרה מלאה. כמו כן, לוועדה הובהר כי גם זכאים המהווים עוסק מורשה יהיו חלק מאוכלוסיית הזכאים, הגם שהדבר לא נקבע במפורש בהצעת החוק. בנוסף, לרשימת היישובים שתושביהם התפנו ביקשה הוועדה להוסיף גם את העיר אשקלון, וזאת לנוכח המצב המיוחד השורר בעיר זו מאז תחילת הלחימה.

לפי הצעת החוק תתאפשר דחייה של 30 ימים למועדים ולחיובים שלהם, כל עוד מועדים אלה חלים במהלך התקופה הקובעת: מועד לעשיית פעולה שנקבע בחוזה, אם מדובר בפעולה נמשכת, הדחייה תחול על המועד האחרון לביצועה. מהוראה זו הוחרגו חוזים שנחתמו במהלך התקופה הקובעת, חוזים שבהם שני הצדדים זכאים לדחיית המועדים לפי החוק ועסקאות תשלומים שבהן התמורה כבר סופקה, מועד לעשיית פעולה שנקבע בפסק דין או בהחלטה סופית של בית המשפט, בית דין או גורם בעל סמכות שיפוטית, מועד לתשלום לרשות, למעט תשלום מקוון הנדרש בעקבות פנייה יזומה של אדם לרשות במהלך התקופה הקובעת. מדחיות מועדים אלו הוחרגו תשלומי מזונות וחוזי עבודה ואף החיובים לפיהם, עדיין יש לבצע במועדם. מעבר לכך, לשם הקלת ההליכים בעבור אוכלוסיות הזכאים השונות, ביקשה הוועדה לאפשר דחיית מועד שנקבע בחוזה גם על סמך הצהרה של הזכאי כי הוא נמנה עם אחת מאוכלוסיות הזכאים לעיל. הצהרה כאמור תקים לאותו אדם חזקה כי הוא אכן נמנה עם האוכלוסיות האמורות. חברי הכנסת, אחרי כל הנאום, כמחויב, אדוני היושב-ראש, מטעם הוועדה, אני רוצה להודות דרכך, שר המשפטים, לעובדי משרד המשפטים והייעוץ המשפטי, שבאמת בפרק זמן קצר ביותר הביאו את החוק לוועדת שרים לחקיקה, ולאחר מכן זה הגיע למליאה ולוועדה. לאנשים שהחוק נוגע אליהם, כמו שאמרתי, אחרי כל הניסוחים המשפטיים אני רוצה לומר בפשטות: אנשי מילואים, סדיר וקבע, שוטרים, סוהרים, כבאים, אנשי ארגוני ההצלה, תושבים שפונו בהוראת הממשלה מהיישובים שלהם בקו הגבול, פצועים, משפחות של חטופים, בתקווה שיחזרו הביתה מהר ובשלום,

כל האוכלוסיות האלה יקבלו אפשרות לדחות את התשלומים השונים: חובות לביטוח לאומי, משכנתה וכיוצא באלה, על סמך הצעת החוק הזו. היא ניתנה כהוראת שעה המובאת בפני הכנסת,

ל-30 יום. ודאי שאם המצב הזה יימשך, הוועדה תשקול להאריך את ההצעה, במידה שיהיה צורך. במהלך 30 הימים הקרובים אנחנו נדע, אדוני שר המשפטים, מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, אם התגלו פערים ובעיות, ונוכל גם לתקן את הדברים בהתאם. ואני גם לבסוף אגיד, לאחר דיונים רבים בתחומים שונים סביב הנושא, על פי הצעת הוועדה, גם העיר אשקלון נכללת בהצעת החוק. המצב הלא-פשוט של העיר הזו, לפחות במשהו, בנושא דחיית התשלומים, עכשיו יבוא לידי ביטוי. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות. אני אבקש מכלל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מודה ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. האם הממשלה מעוניינת לסכם? בבקשה. לאחר מכן נעבור להצבעה. השר לוין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי הכנסת, בראשית הדברים אני רוצה, כמובן, לשלוח מכאן תנחומים למשפחות הנרצחים והחללים, איחולי החלמה מהירה לפצועים. כמובן חיזוק למשפחות החטופים, השבויים והנעדרים. בהחלט אסון נורא ושעה קשה מאוד. ואני מבקש,

גם לחזק מכאן את חיילי צה"ל, את שוטרי משטרת ישראל, את כלל אנשי כוחות הביטחון, ההצלה, וכל מי שעוסקים בהגנה על מדינת ישראל ובהצלת חיים ובשמירה על ביטחון כולנו. אני רוצה להודות לך, אדוני יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ולוועדה על ההתגייסות וההירתמות שלכם והעבודה המהירה בעניין הזה,

גם לצוות הוועדה ולייעוץ המשפטי לוועדה ובכלל לכל מי שעסקו בהצעת החוק החשובה הזו, ובראשן עו"ד כרמית יוליס, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, שבאמת נרתמה לעניין הזה באופן אישי, היא וצוותה. צריך לומר, מדובר בחוק מאוד מאוד מורכב ולא פשוט. הוא מורכב בכמה היבטים: הוא מורכב,

קודם כול, בשאלת אופי ההסדר שהוא התערבות הרבה פעמים בחוזים, בהסכמות וולונטריות, דבר שנמנעים מלעשותו, ויש לו השלכות משקיות ואחרות לא פשוטות. הדבר הזה נדרש בעת הזו, נדמה לי שכולם מבינים את זה, אבל זה בהחלט חוק שמחייב זהירות רבה והרבה מאוד איזונים עדינים. מדובר גם בשאלה קשה מאוד של תחולת החוק, גם על מי הוא חל, וגם על משך הזמן שהחוק הזה יחול. אני חושב שגם בעניין הזה נעשו כאן הסדרים זהירים מאוד, שיאפשרו לנו, כפי שאמרת, אדוני יושב-ראש הוועדה, לבחון את הדברים לגופם תוך כדי ביצוע, ובהחלט גם לעשות תיקונים והתאמות, ככל שהדברים יידרשו, כדי לתת מענה נכון. צריך גם לזכור שבעניינים שנמצאים במישור שבין אזרחים יש גם צד שני, מי שאמור לקבל את הכספים.

צריך מאוד להיזהר גם מפגיעה באנשים כאלה, שחלקם גם הם נמצאים על הגבולות ומגינים עלינו בשעה זו. אבל אני חושב שהמשקל המכריע, וכך חשבנו כאשר הבאנו את הצעת החוק, וכך אני מבין גם חשבו, ובצדק בעיניי, גם בוועדה, הוא העובדה שלאותם רבים רבים שעסוקים עכשיו ומגויסים בחזית ובמקומות אחרים, ולאותם אלה שבאמת נפגעו באופן ישיר, חשוב לפחות לתת, עד כמה שניתן, את הביטחון הכלכלי ולהסיר את הדאגה הזו מליבם כאשר הם מתמודדים עם קשיים כל כך גדולים. מכאן באמת ההסדר הכולל הזה שנעשה כאן, ואני חושב שטוב וחשוב שנעשה. אני רוצה להודות גם לך, אדוני יושב-ראש הכנסת. אני חושב שיש בהחלט התגייסות של הכנסת. לצערנו, אנחנו מתורגלים בזה, כי היינו במקום הזה בתקופת הקורונה. גם אז הייתה באמת התגייסות להעביר במהירות חקיקה לא פשוטה, בהסכמה רחבה, ובאמת גם בדרך אחראית. אני חושב שבסך הכול בהסתכלות לאחור הרוב המוחלט של הדברים שנעשו היו טובים ונכונים, ומאוזנים נכון. אני בטוח שהניסיון הנצבר הזה יבוא ובא לידי ביטוי גם בעבודה שנעשית כאן. ואני חושב שמגיעה תודה גם לך,

לכל מי שעושה במלאכה הזו. אני אסיים, כמובן, ואומר שיש נקודה אחת חשובה מאוד שהחוק הזה איננו מסדיר, והיא סוגיה שנוגעת לתאגידים למיניהם,

תאגידים אחרים. זו סוגיה שגם היא מורכבת. היא עוד נדונה, ועוסקים בה המשרדים הנוגעים בדבר בצורה יסודית כדי לנסות להביא הסדר משלים גם לעניין הזה. אני סברתי שלא נכון לעכב את הדברים ולקשור בין שני הדברים, מכיוון שהחוק הזה בעצם מכסה את רוב המקרים, אפילו הרוב המוחלט של המקרים, ולכן עדיף היה לתת קודם כול פתרון למה שאפשר היה לפתור יחסית יותר מהר. אבל אני מקווה שגם העבודה שנעשית על ידי אותם משרדים בנושאים של התאגידים, גם היא תושלם כמה שיותר מהר, ונוכל להביא ולאשר גם את ההסדר הזה, ובכך באמת להשלים את התמונה. נקווה ונאחל שלא נזדקק לאורך זמן להסדרים מהסוג הזה.

אני מודה לשר לוין. אנחנו נעבור כעת להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה,

(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא שבו במקומותיכם. הצבעה כעת. סעיפים 1 10 נתקבלו. 16 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה.

חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד 2023, נתקבל. 16 בעד, אין מתנגדים ואין

אני קובע כי הצעת חוק דחיית מועדים

בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 93, הוראת שעה, חרבות ברזל) (היוועדות חזותית), התשפ"ד 2023. בעקבות האסון והאירועים הקשים שהתרחשו ביום 7 באוקטובר 2023, חג שמחת תורה, הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף, הכרזה שאושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. בשל מצב חירום זה, הודיע שר המשפטים על החלת תקנות 2 ו-3 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א 1991, כך שמוגבלים סוגי הדיונים שיתקיימו בבתי המשפט בעת מצב החירום.

בשל קושי משמעותי בשינוע עצורים ואסירים במצב החירום, הותקנו תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התשפ"ד 2023, ולפיהן דיוני מעצר יתקיימו בדרך של היוועדות חזותית. מאחר שבהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי יש לקיים דיון הקראת כתב האישום של עצורים תוך 30 ימים מיום הגשת כתב האישום, אחרת יש לשחררם, מוצע כעת, בשל המצב ולתקופה מוגבלת, לקבוע כי גם דיון הקראה ייעשה בדרך של היוועדות חזותית, כך שהנאשם ייראה בדרך של היוועדות חזותית בפני בית המשפט והנאשם יוכל לראות ולשמוע את הדיון ואת כל משתתפיו. עוד מוצע לקבוע, כי במקרים שבהם אין דרך לקיים דיון אפילו בהיוועדות חזותית, ניתן יהיה לקיים את ההקראה במכשיר טכנולוגי המאפשר שמיעה בלבד, אם ניתנה לכך הסכמת הנאשם וסנגורו, או שבית המשפט הורה כאמור לאחר ששוכנע כי יש דחיפות לקיים את הדיון באותה עת.

הוועדה הוסיפה אפשרות לקיים דיונים בהיוועדות חזותית אם יש בהם כדי לסיים את ההליך בעניינו של הנאשם והוא ביקש זאת באמצעות סנגורו. מוצע לקבוע את הוראת השעה לתקופה של כחודשיים וחצי, שזה הזמן המקסימלי שבו ניתן להאריך את תקנות שעת חירום בענייני מעצרים, אולם ההוראות לא יחולו ככל שההודעה וההכרזה על מצב החירום ועל דיוני המעצרים יפקעו קודם לכן. במהלך דיוני הוועדה נכנסו כמה הוראות חשובות, הנוגעות לשמירה על זכויותיהם של האסירים והעצירים במידת האפשר בנסיבות הקשות שבהן אנחנו נמצאים. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, לצוות המשפטי, שהתכנס ועשה את העבודה בזמן מהיר ביותר, אני רוצה להודות גם לייעוץ המשפטי לממשלה, גם לנציגי שירות בתי הסוהר, גם לנציגי הסנגוריה וכל מי שנכח בדיון, שהתגייסו כולם לטובת העברת החוק במהירות המרבית ובצורה הטובה ביותר האפשרית בנסיבות אלה. אני מבקש בסוף דבריי להודות גם לנציגי האופוזיציה והקואליציה שנכחו בדיונים, ולכך שאנחנו יכולים להעביר את התיקון החשוב הזה בזמן כה קצר בהסכמתם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות ולא התבקשו, התבקשו? יש.

אבל לא הוגשו הסתייגויות, נכון?

לא הוגשו הסתייגויות.

לא הוגשו הסתייגויות,

אז רק הוגשו בקשות דיבור. אני מבקש מחבריי חברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בנוסח הוועדה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.

להצעה זו הוגשו בקשות רשות דיבור של סיעת חד"ש-תע"ל. אינני רואה אותם באולם, נכון? אף אחד לא נמצא, חבר הכנסת איימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף ויוסף עטאונה.

אנחנו נעבור להצבעה, אלא אם כן הממשלה תרצה לסכם, השר לוין. השר לוין, אפשר להצביע או שהממשלה רוצה לסכם? אפשר להצביע. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 93,

חרבות ברזל) (קיום דיון תחילת המשפט בהיוועדות חזותית), התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. הצבעה.

11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. אנחנו נעבור כעת להצביע על הצעת

חרבות ברזל) (קיום דיון תחילת המשפט בהיוועדות חזותית),

ההצבעה תהיה אלקטרונית. הצבעה. חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 93, הוראת שעה,

התשפ"ד 2023, נתקבל. 11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'

אימות זהות או איתור של גופה, נעדר או

(תיקון), התשפ"ד 2023. תודה. חברי הכנסת, תם סדר-היום.